ואז ניגש להצבעה. לאחר ההצבעה אני אפנה את מקומי למועמד שאני מקווה שייבחר, הרב גפני, יישא דברים יושב-ראש הכנסת ולאחריו היו"ר הנבחר. אז אני ויושב-ראש הכנסת נאלץ לעזוב כי יש לנו ישיבה בוועדת החוץ והביטחון, גם כן של מינוי. מי מן החברים שירצה להישאר ולברך, הישיבה הזו תנוהל כבר על ידי חבר

ברמה האישית אני מתרגש מאוד להיות כאן. אני שמח משתי סיבות. אחת היא שאני אוהב מאוד את הרב גפני והייתי חבר בוועדות שלו במשך שנים רבות, אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת ואני בטוח שגם בכנסת ה-25 אמנם הוא מתחיל כיו"ר ועדה זמנית אני בטוח שתעשה עבודה מצוינת. אמרתי לו בשיחה שלנו שלדעתי המינוי הזה הוא התפקיד הראשון של הקואליציה והממשלה הבאה, בעזרת השם, שהולך להישאר, אז יש לו את הזכות להיות בעל התפקיד הראשון בכנסת הזאת. גם בקדנציה הקודמת היה כאן יו"ר ועדה שניסה לעבוד ולעזור, אבל לצערי הוא נתקל בשר אוצר עם אג'נדה ברורה מאוד לפגוע במגזר מסוים והוא הקרין על הוועדה הזאת ועל הכנסת כולה. אני מאמין ומקווה שבכנסת הזו ובממשלה הבאה שתבוא עלינו בקרוב לטובה זה ישתנה לחלוטין. אני בהחלט מברך אותך. עכשיו אביא להצבעה אקרא את הנוסח ואני מבקש שלא יהיו פה הצבעות כפולות. רק מי שהם חברי הוועדה יצביעו. אגיד עוד דבר אחד, ואני אומר את זה כבר עכשיו גם כרקע לישיבה הבאה, אני לא יודע מה חברי האופוזיציה רוצים לעשות בהצבעה הזאת, שמעתי שאולי הם רוצים להתנגד. אני רוצה לומר לכם, ויש פה אנשים עם ניסיון רב גם באירועים האלה. יש מישהו שמתנגד לגפני? לא נראה לי. אני רוצה להסביר. בסדר להביע מחאה בכל מיני דרכים, זה בטח חלק מן המשחק הדמוקרטי. אני רק רוצה לומר לכם שאם תצביעו נגד זה אירוע תקדימי שלא היה,

את היית פה הרבה שנים, אם את זוכרת מקרה שאופוזיציה הצביעה נגד.

זה זכותכם. גם אף פעם לא קמה ממשלה כל כך קיצונית מאז קום המדינה, גם זה אירוע תקדימי. מיכל, באמת זה מיותר עכשיו.

אמרתי לכם איך להצביע, תעשו מה שאתם רוצים. אמרתי בצורה פשוטה שזה תקדים, בעיניי תקדים רע, בעיניי באופן אישי. תעשו מה שאתם רוצים. רק אל תלמדו אותנו מה זה תקדים רע. יש לי הרגשה שהמינוי יעבור בכל זאת. אני קורא את ההחלטה: "מינוי יושב-ראש הוועדה הזמנית לענייני כספים בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת. הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת". לעניין הוועדות הזמניות מחליפה הוועדה המסדרת את ועדת הכנסת והיא החליטה להמליץ לוועדה הזמנית לענייני כספים לבחור בחבר הכנסת משה גפני כיושב-ראש הוועדה. כדי שלא תהיה טעות, איפה נועה בירן-דדון, מנהלת הוועדה המסדרת? יש ארבעה חברים מן הליכוד. כולם נמצאים פה? אם לא אז אני אצטרך להצביע. אגב, סילמן היא בליכוד, לא להתבלבל. אחמד, ניתן לך לראות שלא יהיה שום ספק. מי בעד ההחלטה? ירים את ידו. הנה, גם אימאן ח'טיב יאסין מצביעה בעד. נא לספור. אנחנו בעד שהוועדה תעבוד ותעשה את העבודה לכלל החברה, בגלל זה אני כאן, בגלל זה אני בעד. תשעה בעד. לא ספרתם טוב. נעשה הצבעה שמית.

להיות, צריך להיות 11 בעד. אנחנו תשעה מן הקואליציה, שמונה מן האופוזיציה. ראיתי שניים מן האופוזיציה שתמכו. היה צריך להיות 11 בעד. נערוך הצבעה שמית. הצבעה עידית סילמן בעד ניסים ואטורי בעד שלום דנינו בעד אלי דלאל בעד יצחק שמעון וסרלאוף בעד אוהד טל בעד חיים ביטון בעד ינון אזולאי בעד מיכל שיר סגמן נגד ולדימיר בליאק נגד נעמה לזימי אינה נוכחת מיכאל ביטון אינו נוכח שרן מרים השכל אינה נוכחת יבגני סובה אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין בעד אחמד טיבי בעד משה גפני בעד בעד, 11 נגד, 2 נמנעים, אין ההצעה לבחור את חבר הכנסת גפני ליושב-ראש הוועדה הזמנית

11 בעד, 2 נגד. תודה. ההצעה אושרה. אני מפנה את מקומי ליושב-ראש הנבחר, בבקשה. (היו"ר משה גפני)

רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לכל החברים שתמכו ושהתנגדו. בסופו של דבר הבחירה התקיימה. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מודה לכם על ההליך הזה. הגיע הזמן שתהיה משילות קבועה. אני מקווה שאכן כך יהיה. אדוני יושב-ראש הכנסת, בבקשה. תודה רבה לך, חבר הכנסת גפני. אני מניח שהמינוי הזמני יהפוך למינוי קבוע. לאורך השנים הטבעת את חותמך על הוועדה הזו. לחברי הכנסת החדשים אני יכול להגיד, זו אחת הוועדות החשובות ביותר. אתם יודעים מה: החשובה ביותר, שקובעת את כל ההתנהלות הכלכלית והכספית של מדינת ישראל. כך גם הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון, עדיין יש צורך להעביר לשם נושאים כאלה או אחרים שהם נושאים כספיים. ישבתי בוועדה הזאת במצטבר עשר שנים פלוס-מינוס, לא חשוב איפה הייתי. תמיד איכשהו נשאבתי למקום הזה כי פה משפיעים ופה יש את טביעת האצבע מתווכחים, רבים, צועקים ובסופו של דבר מגיעים לאיזו פשרה לטובת מדינת ישראל ואזרחיה. גפני, אני מאחל לך הצלחה בתפקידך הישן. אין לי בכלל ספק שתמשיך להטביע את חותמך על הוועדה. מהכרות שלי אתך, יש נושאים רבים שאתה מתמודד איתם מעל השייכות הפוליטית, לטובת מדינת ישראל ואזרחיה. הצלחתך היא הצלחתה של מדינת ישראל. בהצלחה. ולא חשובה השייכות הפוליטית. בהצלחה, מכול הלב, חבר הכנסת גפני.

יושב-ראש הכנסת היה חבר בוועדה כאשר אני הייתי יושב-ראש הוועדה. אני הייתי מן הקואליציה והוא היה מן האופוזיציה. לא היינו יחד, אבל ביחד עם כל החברים אשתדל לעשות את זה גם הפעם: רוב ההצבעות בוועדה היו פה אחד. הגענו להסכמות, שיפרנו חוקים, עשינו דברים, כאשר לא כפי שהם הגיעו מן הממשלה הם יצאו מכאן והגיעו להצבעה.

גם מן האופוזיציה וגם מן הקואליציה, היו בתוך העניין הזה. אני מודיע מראש, אני חייב לקואליציה בגלל שאני איש קואליציה אבל אני לא חייב בדברים היום-יומיים. אני מתכוון לעשות כבר עכשיו, שמעתי הבוקר שהנגיד מתכוון להעלות את הריבית במשק. המשמעות של כך היא שאנשים שיש להם היום משכנתאות יצטרכו לשלם יותר כסף. אני מתכוון לקיים על זה דיון. אני אמור לדבר אתו. התקשרתי הבוקר. אני רוצה להעלות את נושא העלייה במחירי החלב. לא נברח מנושא יוקר המחיה. לא יהיה שר אוצר במדינת ישראל, ולא חשוב מי זה יהיה, שיגיד לי לא לקיים דיונים בדברים הקריטיים הכלכליים-החברתיים שחשובים לכולם. לא יהיה שינוי בעניין הזה. אני מתכוון לקיים את הדברים האלה, לעשות את זה. אני לא רוצה לעכב אתכם אבל יש לי הרבה מה לומר על ההתנהלות הזאת. צריך שכאן בוועדה אנחנו נדע שהמקום הזה שונה ממקומות אחרים. כאן עובדים ביחד קואליציה ואופוזיציה ועושים את מה שטוב למדינת ישראל. שאלו אותי באחת ההופעות שלי, גם בשבוע שעבר באילת, למה אני הולך לוועדת הכספים. הייתי יכול לקבל תפקיד שר, היו נותנים לי. נכון, הרב גולדקנופ? כרגע אני מוכן להחליף אותך. שאלו: למה אתה הולך לוועדת הכספים? הסיבה הראשונה, כדי שיהיה מצב רוח, אמרתי: בגלל שאני חרדי אז אני אוהב כסף... אבל אם אצטרך לענות ברצינות, האמת היא שעם האנרגיות שלי אני רוצה לטפל בכול, כל מה שזז במדינת ישראל. המקום שמאפשר לעשות את זה הוא ועדת הכספים. אמר יושב-ראש הכנסת, וזה דבר נכון, שכאן אפשר לעבוד בכל הנושאים שקיימים במדינת ישראל, מביטחון דרך כלכלה, כל מה שזז בסופו של דבר מגיע לוועדת הכספים, וכסף הוא פונקציה של פעילות. באחת הישיבות הראשונות נצטרך להעביר העברות ועודפים שהצטברו פה לרמה בלתי מתקבלת על הדעת, נצטרך גם את זה לעשות. אני מקווה שנעשה את זה כפי שצריך. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שינחה אותי בדרך אמת. זה לא פשוט ולא קל, ובמיוחד בימים הקשים האלה. הרבה פעמים יש לי רצונות לעשות דברים אחרים או להגיב על דברים אחרים. אני מקבל עליי את עול יושב-ראש הוועדה, להיות מי שמייצג את כולם. אני מודה לכם על התמיכה ועל כך שנתתם בי אמון. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הוועדה המסדרת.

אני מבקש לומר משהו אישי. פניתי למנהל רשות המיסים. אתה יודע שגם כאשר הייתי סגן שר האוצר הייתי אחראי על רשות המיסים ועל גביית המיסים. בסוף המיסים זה הכסף שאתם מתעסקים בו פה בוועדה, אין בלתו, הוא לא גדל על העצים. הלכתי לעשות איזשהו סידור אישי ברשות המיסים בגבעת שאול והזדעזעתי. יש חוסר עצום בכוח אדם: רואי חשבון, מנהלי חשבונות, עורכי דין. פשיטת רגל אמיתית. גם השכר שלהם הוא בושה וחרפה. אחוזים ניכרים מן העובדים, ברמות של 35% 40% עזבו את רשות המיסים. אם לא יהיה שם מי שיעבור על תיקי הנושים למיניהם לא יהיה כסף, לא תהיה גבייה כפי שצריך. לא יאומן מה הממשלה האחרונה עשתה. די כבר. אני קורא לך, אם טמיר כהן מזכיר הוועדה יוכל לרשום, לקיים דיון בנושא כוח האדם של רשות המיסים, ביחד עם הממונה על האוצר וביחד עם שר האוצר. אבל מי זה שר האוצר? זה לא חשוב. אתם תמנו בסוף שר אוצר. אני אומר לך שזה חלק מן הנושאים שאם אני הייתי חבר פה הייתי מביא לפתחה של הוועדה. תודה רבה. אנחנו נאלצים לעזוב לישיבה בוועדת החוץ והביטחון.

גברתי היועצת המשפטית לכנסת, ראיתי שיש העברה של משרד הביטחון וזה צריך ללכת לוועדה המשותפת של כספים וחוץ וביטחון. בעידן הזה של ועדות זמניות מה יהיה דינה של ההעברה הזאת? צריך לחשוב על זה. צריך לראות מה עושים בגלל שזה צריך לעבור לוועדה משותפת, ושתי הוועדות הן זמניות. אני לא החבר הוותיק ביותר בוועדת הכספים אבל אני אדם שמלווה אותך שנים רבות, הלכנו ביחד בדרך ארוכה. אני מניח שאנשים מדברים,

שאתה הרב גפני שובר הרבה שיאים בכנסת, וזה נכון, שברת שיאים ואתה שובר שיאים. אני דווקא חושב שבמקום כל השיאים, השיא הוא שאולי אתה כיהנת בהכי הרבה כנסות מאז קום המדינה. מאז קום המדינה היו 25 כנסות, אתה כיהנת ברובן. זה גם שיא שראוי לציון. אנחנו גם נראה כאשר יבואו לכאן פקידי משרד האוצר, חלקם עוד לא נולדו כאשר אתה כבר כיהנת כחבר בוועדת הכספים. אנחנו יודעים שמבחינתך אין הבדל בין מעמדות, אם אדם צעיר או לא צעיר, את כולם גם תכבד וגם תנזוף בהם כשצריך. אני רוצה לציין נקודה אחת. ציינת את זה בדבריך. הוותק שלך בוועדת הכספים לא תפקידים של שרים ולא תפקיד כיושב-ראש הכנסת, שום תפקיד אחר שהוצע לך לא לקחת, גם כשכיבדת והחשבת אותו, מכיוון שראית את עיקר הייעוד שלך והשליחות שלך בוועדת הכספים. ראוי לציין את זה. לא רק השליחות לכהן, אתה גם שמת דגש על שמירת מעמדה של ועדת הכספים. אני חושב שחשובה השמירה על המעמד של ועדת הכספים, שהיא תמשיך להיות הגורם המפקח, תמשיך להיות הגורם שמשפיע על הכול, שהכול צריך לעבור דרכה. כל הניסיונות האחרים שנעשו במשך השנים בלמת אותם, כמובן גם בסיוע של הייעוץ המשפטי והנהלת הוועדה, כדי לשמור על המעמד של ועדת הכספים. ראית את ועדת הכספים כגורם שבאמת בא לייצג את כל הגופים הכלכליים החשובים שיש במשק אבל גם את האזרח הקטן. השילוב של שני הדברים הללו, וכפי שגם צוין: לא אופוזיציה ולא קואליציה. יכול להיות שבהצבעות היו קואליציה ואופוזיציה אבל בתוכן הדיונים יש מעמד שווה ויעדים שווים והתוכן שיצקת כאן בדיוני הוועדה, היה חשוב לך מאוד שזה לא יהיה קואליציה או אופוזיציה אלא בעיקר כלל אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה לציין דבר אחד, בכל אופן יש כאן הרבה חברי כנסת חדשים אז ראוי לציין. יש הרבה מה ללמוד ממך. ציינו לא מזמן את יום ההולדת שלך. ציינו שרבים למדו ממך. צריך לראות איך אתה מנהל את הדיונים. מעבר לכישרונות ומעבר לכישורים הרבים ולמיומנות הרבה ולניסיון הרב, האופן שאתה מנהל מצד אחד לשמור על הסדר, מצד אחר להביא לידי ביטוי גם רחש קטן שיש בקצה, אם הוא ענייני וחשוב לדיון הוא יישמע. לכן המשך הכהונה שלך בוועדה הכספים הוא טבעי. אנחנו מברכים אותך בצורה מיוחדת. אני רוצה לציין, הנקודה המרכזית שלך היא להתחדש. כל יום אצלך הוא חדש, להסתער בכל שבוע על עבודת הכנסת. יום חמישי הוא יום של טלפונים מגפני: אתה בוועדה הזאת, ראית שזה עולה לדיון? ואחרי כן עבודה בכל יום. אין הסתאבות ואין התיישנות ואין אדישות בדבר הזה. כל יום אתה כמו אדם רעב שמגיע לכנסת. זה דבר שמאפיין אותך מאוד. מכיוון שאתה תמשיך אז אין ספק שגם תצליח. תודה רבה, אורי. עשיתי דיל עם חבר הכנסת טיבי, בגלל שהוא היה צריך לדבר עכשיו, אבל רציתי לכבד את הרב גולדקנופ. כבוד יושב-ראש ועדת הכספים, ידידי הרב משה גפני, אינה דומה שמיעה לראייה, אומרת הגמרא. כששמעתי בחוץ שהרב משה גפני הוא יושב-ראש ועדת הכספים בצורה כל כך מכובדת, כל כך יפה, כל כך נעימה, מקובלת על כולם, איש אחד בלב אחד, חשבתי שזה דמיון, כמו שהרבה פעמים חייבים להלל אדם כשאתה מדבר עליו. היום כשאני בא לכאן ורואה כאן הצבעה, כולם פה אחד, וגם אלה שלא רצו להצטרף זה לא בגללך אלא בגלל הממשלה הקיצונית, שאני עדיין לא יודע קיצונית במה, וגם היא לא תהיה קיצונית כפי שחושבים עליה. אתה ראוי לשבח. אני רוצה להגיד לך שחשוב שאתה נמצא בקרבה של יהדות התורה. דבר שני שאני רוצה לומר לך, מה שאמרת כאן קודם, שהבוקר צלצלת כבר על נושא ששמעת שהולכים להעלות מחירים, זה מראה על אחריות שממש טמונה בלב של אדם שעוסק בנושא הזה שנים רבות. אני מברך אותך שתצליח, שיראו בך כל פעם דברים טובים ותמצא חן ושכל בעיני אלוקים ואדם. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. תודה רבה. אני חבר כנסת ותיק בוועדת הכספים. הכרתי יושבי-ראש אחדים, והכרתי אותך. אמנם תהום מדינית פעורה בינינו אבל בכל הקשור להוגנות בעבודה בוועדת הכספים ולאמפתיה שיושב-ראש ועדה צריך לגלות כלפי נושאים ומצוקות של אחרים,

של הציבור הערבי, אתה היית שם וידעת להקשיב ולתמוך בתחנות רבות ובצמתים רבים. לכן לא חשבתי פעמיים אם לתמוך במועמדות שלך או אם לאו. אני עדיין זוכר את העמדה שלך בנושא הטבות מס לישובים ערביים בצפון, את העמדה האמיצה שלך לגבי חוק נגד מואזין, אני זוכר את העמדה שלך לגבי תקציבים לרשויות. אלה נושאים חשובים לנו. כך גם אנחנו הקשבנו למה שאתה ואני כינינו ציפור הנפש האחד של השני. אני אמשיך להקשיב לאחר ולגלות הבנה לדברים שמעניינים אותו. עדיין לא פתרנו את נושא בתי הספר הכנסייתיים בנצרת. חשוב שהנושא הזה ייפתר כי עדין יש במשרד האוצר מי שמעכב את הפתרון. יוקר המחיה הוא נושא שמעניין את כלל הציבור ומדאיג את כלל הציבור, יהודים וערבים כאחד. עברו כאן כמה חוקים בחודשים האחרונים, למשל על כלים מפלסטיק וכדומה, שפגעו בציבורים מסוימים. התנגדנו להם. אני מייצג את חד"ש-תע"ל בוועדה הזאת ואנחנו אופוזיציה לממשלה הזאת, אבל בוועדה הזאת הצבענו עבורך כי בכל זאת בחושך יש מין נקודת אור. אני מאחל לך באופן אישי הצלחה. תהיה לנו עבודה לא קלה ומאתגרת בוועדה הזאת, אבל בשביל זה אנחנו כאן. בהצלחה. תודה רבה, תודה אחמד. חברת הכנסת עידית סילמן ואחריה ולדימיר בליאק. תודה רבה. חבר הכנסת הרב משה גפני, אני זוכרת שלפני זמן מה ישבנו כאן כאשר חבר הכנסת לשעבר אלכס קושניר התמנה לתפקיד, ואז אמרת שאתה חצוי לשניים כי במישור האישי בירכת אותו שהוא יצליח ובמישור הציבורי לא. אני רוצה לברך אותך שגם באישי וגם בציבורי תצליח. אני בטוחה שאתה תצליח לעשות חיל. בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לך על שיתופי הפעולה הרבים שזכינו לעשות גם בכנסת האחרונה וגם אחרי שיצאתי מאותה כנסת והמשכת ללוות ולתמוך, תמיד להיות שם בעצה טובה ובעין טובה ובלב קשוב, וזה לא מובן מאליו, ותמיד לדעת לגשר על כל הפערים ולהביא לתוצאות טובות. אני זוכרת שבזמן שבירכת את אלכס קושניר אמרת: אני עוד אחזור. אנחנו שמחים על החזרה שלך, שמחה גדולה. ברוך בואך לוועדה שהיא סופר-חשובה, שיש בה עשייה והוספת טוב למען עם ישראל. אשריך. בהצלחה. תודה רבה, אני מודה לך. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני קודם כול רוצה לומר מילה טובה לחברי שלא נמצא כאן, לחבר הכנסת לשעבר אלכס קושניר, שניהל את הוועדה בשנה האחרונה ביחד איתי כמרכז הקואליציה, ועדה שהעבירה תקציב, העבירה חוק הסדרים מן המורכבים שהיו כאן, העבירה הרבה רפורמות. זה המקום להגיד לו תודה על השנה האחרונה, על הפעילות בוועדה. זכיתי להכיר אותך בשנה האחרונה, לעבוד יחד אתך וללמוד ממך. אני חושב שזו זכות גדולה. הצבעתי נגד אבל ההצבעה שלי היא לא אישית, ההצבעה שלי היא כנגד המדיניות שהיא בעיניי מסוכנת של הממשלה שצפויה לקום כאן, ממשלה שהיא מסוכנת לא רק לעתיד הדמוקרטיה שלנו אלא גם לעתיד של כלכלת ישראל בהרבה מאוד מובנים. אני מניח שתהיה לי הזדמנות לפרט יותר. אני מניח שלא יהיה לי קל כאן בקרוב, אבל גם לך לא יהיה קל איתי. בסופו של דבר אני איש מקצוע, אני מבין בכספים. תחשוב מה הרב גפני היה אומר במקרה כזה. הרב גפני באופוזיציה היה לוחם רציני, אפשר ללמוד ממנו. אני מבין בכספים, אני מבין בכלכלה. בכל דבר טוב לכלכלת ישראל אני מבטיח לתמוך ואני בוטח שנמצא גם דרך לשתף פעולה. אני מברך אותך על המינוי. שיהיה בהצלחה.

אני רוצה להצטרף לדברים שלך לגבי אלכס קושניר. אנחנו היינו חברים בוועדה והוא עשה את מלאכתו טוב ויפה, רק שהוא ואני לא נמצאים על אותו מישור בגלל שהוא פעמים רבות היה מקבל הוראות מחוץ לוועדה ואילו אני לא. אני לא מקבל הוראות מחוץ לוועדה. על כל פנים, כך נהגתי תמיד ואני מקווה גם להמשיך. הוא קיבל הוראות אבל הוא היה יושב-ראש ועדה מצוין ואני מברך אותו. בוקר טוב ושעה טובה. המפלגה שלי נמצאת באופוזיציה ובכל זאת תמכתי במינוי, משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, כי אתה אדם ראוי. נכון שאנחנו לא עבדנו בקרבה בשנה האחרונה אבל הכרתי וראיתי אדם ענייני ומקצועי. מן המקום הזה יש לי ציפייה גדולה מאוד שנצליח ביחד לקדם דברים למען כלל החברה, וגם למען החברה הערבית. שנינו באים מרקע של אוכלוסיות מוחלשות שהודרו במשך שנים רבות, ואנחנו במפלגת רע"מ באנו לכאן כדי לעשות למען החברה שלנו, ואת זה אני מתכוונת גם לעשות בוועדה. סיבה שנייה, שאנחנו ברע"מ לא מתנהגים ומתנהלים על אוטומט. מה שטוב לחברה שלנו אנחנו נעשה על הצד הטוב ביותר. אין ספק, כדי לעשות דברים צריך שני צדדים. לכן, שוב, זו גם הציפייה ממך. אני רוצה להדגיש עוד שני נושאים עיקריים. הנושא הראשון, אני באמת מקווה ומצפה לעבודה עניינית בכל התוכניות הקשורות לחברה הערבית, מה שהוחלט בקדנציה הקודמת לגבי תוכנית "תקאדום". אין ספק שזאת לא תוכנית פריבילגית לחברה הערבית. זאת תוכנית שבאה לתת מענה התחלתי לסוגיות הבוערות בתוך החברה הערבית. מכאן הציפייה שלי היא לעבודה מקצועית ועניינית. הנושא השני, חברי אחי ד"ר אחמד טיבי הזכיר את בתי הספר הכנסייתיים, אבל אני רוצה להדגיש את כל בתי הספר של המוכר הבלתי רשמי, כי יש לנו גם בתי ספר כאלה בנוסף לכנסייתיים. זו סוגיה שאנחנו ניסינו לקדם. יש לי ציפייה ותקווה עמוקה מאוד ואמונה שלמה שנוכל גם להביא תשובה ובשורה בסוגיה הזאת, כי היא נוגעת לשתי אוכלוסיות בתוך המדינה. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, נכון, אלכס קושניר לא נמצא כאן. גם ממני מגיעה לו תודה על המאמצים הרבים שהוא עשה במהלך הקדנציה הקודמת. שוב ברכה להצלחה ולעבודה מקצועית ועניינית, שתיתן פתרונות ותביא בסופו של יום למציאות טובה יותר לכולנו. תודה רבה. אימאן, אמרתי לחברים שלך ואני אומר גם לך: תראו בי בן-ברית בעניין הזה. אני גם מייצג ציבור שנמצא באותה בעיה. אם את תראי התקפות בעיתונים עלינו, על הדבר שאנחנו דורשים הם לא מתכוונים אליכם, הם מתכוונים רק אלינו,

יש מספיק על מה להתקיף אותנו, אז תיקח חלק מזה,

הכול בסדר. גננות ומורים מקבלים משכורת של חצי שכר ממה שמקבלים המקבילים להם. אתה צודק. ועובדת משפחתון שאין לה שום מעמד, שאין לה שום ביטוח. יש הרבה דברים שצריך לשים על השולחן הזה. תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. תודה, אדוני יושב-הראש. איזה כיף לקרוא לך מחדש "אדוני יושב-הראש" כאן בוועדה. אני מחובר לוועדה הזו בחבל הטבור. אני מתפלא ששר האוצר, מי שחושב להיות שר האוצר לא נמצא כאן. הוא כנראה עדיין לא יודע שהוא יצטרך אותך בכל דבר. אני שמח שחזרת כאן לכס היושב-ראש. הייתי כאן שלוש שנים וחצי כמעט ברצף כחבר ועדה ובמאבקים שנתת יד לקדם כאן, קואליציה ואופוזיציה יחדיו. אני עד לכך שלא לקחת שיקולים כאלה בחשבון, כמעט בכלל לא, דאגת לגופו של עניין וניהלנו כאן דברים חשובים מאוד בהנחייתך. לא סיימנו את הכול. דיברו כאן על המוכר שאינו רשמי, זה בהחלט מאבק שעוד לא נשא פרי לגמרי, התחלנו חלק וצריך בהחלט להמשיך ולהשלים אותו. אני סמוך ובטוח שבידיים שלך הוועדה הזאת תעשה רק טוב לכל אזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. קודם כול, בשעה טובה ומוצלחת. אני מקווה שנעשה עוד הרבה דברים טובים. אמרו פה: ממשלה כזאת תקום, ויש כאן אנשים שדואגים קצת. אנחנו נעשה הרבה דברים למען עם ישראל ומדינת ישראל כמובן. לא נשכח את היהדות שנפגעה בהרבה מקומות, שביטלו רבני ערים וישובים. הישוב שלי הפך להיות חילוני בן-לילה בגלל שהסירו את המקווה והסירו כל מיני דברים. חסכו במקומות שבהם לא חייבים לחסוך, בפרוטות. אני גר באלוני הבשן ברמת הגולן. למה הסירו את המקווה? הייתה שם בעיה. אישרו שש מקוואות בשנה האחרונה אז לא קיבלנו, והמקווה כבר מתפורר אז אין איפה לטבול, טובלים שם בנהר.

אחד. הורידו רבני ישובים בישובים מתחת ל-2,000 תושבים, אז יש אזורי-ספר שהם ללא יהדות. זה אחד הדברים הראשונים שלדעתי אנחנו צריכים לתקן. ואפליה של הצפון, כמובן, אנחנו עוד נדבר על כך. אני מאחל לנו שנזכה לעשות למען עם ישראל.

חבר הכנסת חיים ביטון, בבקשה.

גפני, אני חייב לומר שהדבר המפתיע כי אין פה בעצם הפתעה, אנשים רגילים מאוד למה שקורה זה היכולת שלך והכישרון, שמצד אחד כולם משבחים אותך על האוניברסליות שלך בהחלטות, ומצד שני הציבור שלנו מרגיש שאתה מטפל בנו אישית. אני חושב שזה הכישרון המיוחד בסיפור הזה. בסיפור של חברי ינון, שנמצא פה כבר קדנציה שנייה, ואני חדש,

שמדבק אצלך, שיוצר קצת בעייתיות בשיוך המפלגתי, אם אני אהיה פה כפי הנראה ידבק גם בי לאור מה שאני רואה עכשיו. בהצלחה רבה לעם ישראל.

דרך אגב, עם ינון אני חבר עוד מזמן אבא שלו זכרונו לברכה. הייתי חבר שלו מאז ומתמיד עוד כשהוא היה בעכו ואני הכנסתי אותו לש"ס. התקשרתי לאריה דרעי ואמרתי לו: יש פה איש רציני, הוא רוצה להצטרף לש"ס, למה אתה לא מכניס אותו? זה הסיפור. אני באמת מתלבט אם לאחל לחיים להיות בקדנציה הזאת חבר ועדת הכספים או לא ... הכול נאמר בהומור. ינון, בבקשה. אדוני היושב-ראש כיף להגיד את זה באמת. קודם כל אשלח ברכות לחברי אלכס קושניר, שהיינו בידידות אישית. הוא עשה פה עבודה טובה, ניהל את הוועדה. היו לנו הרבה חילוקי דעות אידיאולוגיים, אנחנו נמצאים באמת משני צדי המתרס, אבל ידענו גם לשבת ולעשות. אם לא היה מעליו שר אוצר מן הסיעה שלו אני חושב שהיינו מגיעים להישגים הרבה יותר גדולים. הרב גפני, אני רוצה להצטרף לדבריך שלך, שאמרת שהאצבע שלך היא לא על אוטומט, וגם שלי לא. אז אני הולך להיות לך אופוזיציה קשה כנראה. אתה יודע שיהיה קשה לי להיגמל, אצטרך מרכז גמילה מן האופוזיציה. הרגלת אותי למקום אחר אז אתה תצטרך לראות מה עושים עם זה. אני חושב שגם החופשות שלך יצטרכו להתקצר כי נעבוד כפי שצריך. בכל אופן אנחנו ביחד, בעזרת השם, נעשה הכול למען שיהיה טוב לעם ישראל. לאופוזיציה שעוד נשארה פה, מי שירצה לקנות את כל ההעברות התקציביות וההסתייגויות, יש לי מוכן את הכול, שמרתי את זה, נוציא את זה למכרז. מיכל שיר, לא בטוח שיש לך תקציב בשביל זה כי לקחנו לכם את כל התקציב. תודה רבה ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. חבר הכנסת אלי דלל ואחריו שלום דנינו. השם הנרדף ליו"ר ועדת הכספים זה הרב חבר הכנסת משה גפני. אני מכיר אותך בכובע הקודם שלי מן השלטון המקומי. אתה איש מוכשר, יצירתי, מקצועי, נותן את הבמה,

שוקל, ואני מדבר על התקופה שהייתי בשלטון המקומי וביקרתי בוועדת הכספים של הכנסת במשך הרבה מאוד שנים. יש לי את הזכות להיות חבר בוועדה הזאת בראשותך. נאחל לך הצלחה רבה.

תודה רבה. חבר הכנסת שלום דנינו,

בקצרה, אני רוצה לברך אותך. אני שמח מאוד על רוח ההסכמה שאתה מוביל בוועדה הזאת. שיהיה לכולם בהצלחה. תודה רבה, מיכל שיר,

הרב גפני, קודם כול אחזור להצבעה שהייתה. היא הייתה הצבעת מחאה על הממשלה שעתידה לקום וכידוע לא נגד היושב-ראש. כולם בכנסת יודעים עד כמה אתה מוערך כיושב-ראש ועדת הכספים, עד כמה אתה יודע לנהל את הוועדה הזו במקצועיות. באמת אין הרבה אנשים שיודעים לנהל ועדות. כחברת כנסת צעירה ישבתי כאן בהתחלה ואמרתי: איך הנחיתו אותי ישר לוועדה הזאת? ראיתי אותך מנהל אותה ביד רמה, ואמרתי: יש לי רק מה ללמוד. אומר כמה מילים טובות על היושב-ראש היוצא, חבר הכנסת קושניר, שבאמת נתן פה את הנשמה, עבד לילות וימים כשחקן נשמה אמיתי ומגיע לו כל הכבוד הראוי על המקצועיות שלו. הרב גפני, לפני הסיום ועם כל הברכות יש לי בקשה אחת. יש ציבור בישראל, בין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם אנחנו לא אוהבים את זה, בין אם מסכימים איתו ובין אם לא מסכים איתו, זאת עובדה, בערך 50% מן הציבור במדינת ישראל שמבועת ומבוהל מן הממשלה שעומדת לקום. התפקיד שלך כיושב-ראש ועדת הכספים, שהיא ועדה שבאמת משתדלת לא לראות דעות פוליטיות ואידיאולוגיה, אלא באמת מסתכלת על כל מקרה לגופו, אם עד היום ידעת לעשות את זה, אני חושבת שבקדנציה הנוכחית יש לך אחריות כפולה ומכופלת להרגיע קצת את הציבור. הוא יכול לעשות את זה כמו אלכס?

העם שלנו יקר לנו. להרגיע את 50% מן הציבור זה דבר חשוב וזה חלק מן האחריות שמוטלת היום גם על הכתפיים שלך כיושב-ראש ועדת הכספים. אני מקבל את האתגר הזה. אני מסכים לחלוטין. אני רק מבקש שגם את תהיי שותפה לעניין הזה.

אנחנו נמצאים פה ומייצגים את כל הציבור בישראל וצריך להרגיע את הרוחות. האווירה הזאת, שהולך להיות פה אני-לא-יודע-מה אני לא קורא הרבה עיתונים אבל כשאני קורא את העיתונים נראה לי שאני לא מזהה את המדינה הזאת. מה הולך להשתנות פה? מה הולך לקרות? שאנחנו מבקשים לעשות תיקונים במשהו? אני מקבל את האתגר הזה ואני קורא לך גם כן להיות שותפה לעניין. הרב פינדרוס ואחריו היועצת המשפטית לכנסת,

אני חושב שזה יום שמח. אני באמת רוצה להתחיל ממה שמיכל שיר אמרה, מן האחריות שיש על יושב-ראש הוועדה. אני חושב שהטבת לומר את זה. השוני בין מה שהיה עד היום בוועדה לבין מה שקורה כאשר הרב גפני מנהל את הוועדה הוא בדיוק השוני הזה. אמר את זה הרב גפני באופן ברור מאוד: לא מקבלים תכתיבים מבחוץ, מנהלים את הוועדה פה. אני זוכר את התקופה של הרב גפני כיושב-ראש ועדה כשהייתי פה לצדו. הוועדה התנהלה פה, עם כל החברים מן הקואליציה ומן האופוזיציה, מה שלא היה נכון בשנה האחרונה, ולא בגלל אלכס קושניר. אלכס קיבל הוראות, הוא אמר את זה מידי פעם.

עד כאן ידי מגעת, אני לא יכול מעבר לכך. יש כאן ועדה שבה נשמע קולם של האזרחים מכל הציבורים. ייעשו כאן שינויים גם על תוכניות שיבואו מן הממשלה. אני רק מקווה, הרב גפני, שנלמד לפחות מן הדבר שהממשלה הקודמת עשתה ושהפער בוועדה לטובת הקואליציה יהיה של שלושה חברים פלוס שניים של חד"ש-תע"ל. תודה רבה. שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת, בבקשה. שימשתי יועצת משפטית לוועדה הזאת במשך כ-15 שנים ובמשך יותר ממחצית התקופה הזאת למעשה שימשת כיושב-ראש הוועדה ויצא לנו לעבוד הרבה יחד. סיימתי עכשיו יום עיון שהעברתי לחברי הכנסת החדשים ואמרתי להם ביום העיון שהם יכולים לבחור בין האופציה לדבוק בוועדה קבועה אחת ולשבת בה מבוקר ועד ערב ולדבוק בנושאיה ולהעמיק בהם ובין לטייל בין הוועדות ולהיות חבר כנסת שמעלה נושאים בכל ועדה ומתעניין בעניינים רבים. באופן מפתיע מאוד, במשך השנים הרבות שישבתי כאן לצדך היינו "חופרים" והיית שעות על שעות עוסק בנושאים כאן ומעמיק בהם ועוסק בדיונים ובכל מילה של הצעת החוק, וכאשר הייתי מגיעה בלילה הביתה הייתי רואה בשידורי הטלוויזיה שאתה נכחת באותו זמן גם בוועדת החינוך ובוועדת הכלכלה ובוועדת החוקה וגם שם העלית כל מיני נושאים. זה תמיד היה מפתיע אותי מאוד, איך הספקת לעשות את כל הדברים האלה בזמן שאני הצלחתי בקושי רק לשבת כאן. ובעודי רואה את זה בערב בטלוויזיה היית מתקשר אליי ואומר לי את כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות מחר ואת כל הדברים שאתה מתכנן להעלות בוועדה בשבוע הקרוב. הוועדה והכנסת זכו בכך שאתה תשמש כיו"ר ועדה מכיוון שהוועדה הזאת חשובה מאוד. אני מקווה שהוועדה תמשיך לנהוג באופן שבו היא נהגה בכל השנים בראשותך, בדרך של הסכמות רחבות, ותחזיר ותגביר את אמון הציבור בכנסת ובחברי הכנסת. שיהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה. אני שמח שאת נהיית היועצת המשפטית של הכנסת, זה קידום ומגיע לך, כולם דיברו על זה כאשר התמנית, אבל אני מצטער על כך שעזבת את הוועדה כאן. אז אני מזמין אותך שמידי פעם בפעם תבואי לכאן. נמצאת כאן שלומית ארליך שעושה מלאכה נאמנה. תודה רבה. עוד מילה אחת. אולי זה לא לפי הפרוטוקול אבל עלו כאן נציגים של דגל התורה הארצי. נמצא כאן גם הרב מנחם שפירא, מנהל המחלקה המוניציפלית. אנחנו יודעים שיש עוד דבר אחד שיקר לך מאוד כמו ועדת הכספים, אולי אפילו יותר, זה תנועת דגל התורה, שאתה משמש כיושב-ראש שלה מאז הקמתה, על כל סניפיה ונציגיה ושלוחיה. הם יודעים שעל אף לוח הזמנים הצפוף שלך תמיד יש לך זמן גם לשמוע אותם. הם גם מבקשים לשלוח לך ברכת הצלחה. אתה מקדש שם שמיים ותמשיך לעשות את זה בברכה ובהצלחה. תודה רבה. לפני שאני מסיים, אני רוצה להגיד לחברים, אמרתי את זה בהתחלה ואני אומר את זה גם עכשיו, אני מתכוון בימים הקרובים נראה לפי סדר היום לקיים דיון עם נגיד בנק ישראל על נושא יוקר המחיה וכמובן על ההחלטה של הוועדה המוניטרית בבנק ישראל היום להעלות את הריבית במשק. המשמעות של העניין היא קשה מאוד לזוגות צעירים, למשפחות שמשלמות משכנתה. עשינו כאן בוועדה את הוועדה המוניטרית. זה היה אחד המקרים שבהם לקחנו מנגיד בנק ישראל סמכות, העברנו את זה לוועדת הכספים, אבל כוחו התחזק. ביזור הסמכויות שלו שלא תהיה טעות, היה פה דיון לא פשוט בוועדה איך מאשרים את השכר של עובדי בנק ישראל. אמרתי שאני עוצר את דיוני הוועדה אם נגיד הבנק דאז לא מסכים שיהיה פיקוח על המשכורת של עובדי בנק ישראל ואנחנו נמשיך אותם אחרי הפסקה ארוכה. כשהוא שמע את זה הוא אמר: אני מסכים, והמשכנו את הדיונים. זה גם כן חלק משיטות העבודה כאן בוועדה. כשמדברים על יוקר המחיה, רוב המשפחות שלקחו משכנתה ההחזר החודשי שלהן גדל ב-1,000 שקל בחודש. ביקשתי מטמיר כהן גם להזמין לכאן את יושב-ראש מועצת החלב ואת כל מי שעוסקים בעניין הזה לגבי ההעלאה של מחיר מוצרי החלב, שזה דבר חמור. וכמובן על שולחן הוועדה הצטברו 78 הודעות תקציביות ושבע פניות תקציביות מאושרות. כל המערכת נמצאת עכשיו על השולחן וההפסקה הזאת חלקה לא טובה. המציאות היא שהמשרדים כמעט ולא יכולים לעבוד כשאין את הכסף. אז יהיה דיון בעניין הזה. אני מודה על הברכות. התרגשתי מאוד, אף על פי שזה לא הפעם הראשונה, אבל אני מודה לכם על כך. אני מקווה שנעשה עבודה טובה וגם נרגיע את הרוחות בחברה הישראלית. הגיע הזמן לעשות את זה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:20.